שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. יש בפנינו שתי הצעות חוק שנרצה להצמיד אותן: הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מניעת פגיעה